אני פותח את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בנשוא הפשיעה והאלימות במגזר הערבי כאשר אנחנו עם דגש לאירועים של הימים האחרונים בלוד ובירכא שכמובן היו נורת אזהרה מאוד מאוד בולטת ולכן אמרתי שאנחנו חייבים לכנס את הוועדה ולשמוע מה קורה. אני רוצה לעשות סדר. הדיון האחרון של הוועדה בנושא היה לפני כ-10 חודשים, בפברואר 2018 - אני חושב שגם חכרוש היה בו, אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם המפכ"ל לשעבר היה - ובו התייחסנו למהלכים שבוצעו ואני חושב שלא הייתי רוצה בדיון הזה לחזור על הדברים, על פתיחת תחנות משטרה בתוך הערים, גיוס מאות שוטרים מהמגזר הערבי, מבצעים לתפיסת נשק לא חוקי. אלה דברים עליהם דיברנו וראינו בהם התקדמות. עדיין ראינו אני מצטט פערים מהותיים בדרך למיגור האלימות, מחסור בתקציבים ייעודיים, תוכנית חינוכית נגד אלימות, פעילות מוגברת לתפיסת נשק לא חוקי, טיפול ברצח ואלימות כלפי נשים ומדיניות הגנה על אזרחים או ראשי רשויות שמגישים תלונות וחושפים את הפעילים בארגוני הפשע במגזר.

יש מכתב וכאן אני מפנה למשטרה,

אני לא יודע אם זה ישר אליך אבל יש לי הערה קשה למשרד לביטחון פנים ולמשטרה שהעביר מרכז המחקר והמידע של הכנסת לחבר הכנסת איימן עודה שביקש נתונים על הפשיעה במגזר הערבי. התשובה שהוא קיבל היא שאין להם כי המשרד לביטחון פנים לא מעביר את המידע. אני מצטט לכם מהמכתב: "למרות פניות חוזרות ונשנות אל המשרד לביטחון פנים ולמרות הזמן הרב שחלף מאז הפנינו את בקשת המידע, עד למועד זה טרם קיבלנו התייחסות לאף אחת מהשאלות". נמצאת אתנו אורלי ממרכז המחקר והמידע. אני אומר לך שהתוצאה שאני מכיר כיושב ראש הוועדה, התנהלות בלתי נסבלת של המשרד לביטחון פנים - אני לא יודע אם המשטרה לא מעבירה מול דרישות הכנסת לקבלת חומרים. בלתי נסבל. אני אומר לכם שאם זה לא ישתנה, אתם תתקבלו באותה גישה בוועדת הפנים. רוצים להעביר תקנות וכולי שום דבר שלא יעבור עד אשר אתם לא תתחילו להעביר מידע למרכז המידע והמחקר של הכנסת. זה גם לגבי מחקר אחר לגבי הצ'יינג'ים שקשור גם הוא. זה לא רק מול הפשיעה הערבית. גם פשיעה חקלאית. גם התמודדות עם השוואות בין-לאומיות בכוח אדם במשטרה. המשרד לביטחון פנים לא משתף פעולה עם מרכז המחקר והמידע בצורה בלתי נסבלת. אני אשמח אם תרצה להתייחס לזה אחר כך. לא פעם ראשונה שהמשרד לביטחון פנים לא משתף פעולה. זה עובר דרך המשרד. אנחנו הלקוח. אם אין לקוחות, אין דרישה אבל לא יכול להיות שיש דרישה ואנחנו לא מקבלים תשובה.

אני רוצה להתייחס לנושאים שמבחינתי הם מהותיים. אמרתי בפתיחת דבריי שהאירוע המחריד שהיה בלוד,

שמתבצע בצורה כזאת, זה מראה שאין פחד משום דבר. פשוט אין פחד. עושים מה שרוצים ברחובות. כשאני מדבר עם אנשים מלוד אני שומע שגם מדובר בארגוני פשיעה, בקבוצות שיודעות גם לסמן אותן, כאילו הכול על השולחן אלא שהמשטרה לא עושה עם זה שום דבר. מצד שני זה גם מטר מיחידת לה"ב 433. לא? זה מראה על התעוזה של אותם עבריינים. אני יודע שהנושא בחקירה ואמירה של חקירה יפה ואנחנו לא ניכנס לחקירה אבל אני רוצה לשמוע איך אתם מטפלים באותו פשע מאורגן, באותן חבורות שלוחות רסן שמחזיקות נשק בלתי חוקי ועושות ברחובות מה שהן רוצות. ראינו צילומים של ירי בלוד. זה בלתי נסבל. המצב הזה בעיני לא יכול להמשיך וצריך להיכנס בכל הכוח. יש לי כאן נקודות שעלו ואני מאחד אשמח שתתייחסו אליהן. יש טענות על ארגוני פשע שפועלים ללא הפרעה בחברה הערבית. זה לא יכול להמשיך. יש טענות על אזורים שהמשטרה נמנעת מלהיכנס אליהם. מדברים על היישובים הלא מוכרים.

אם צריך נכנסים. ביי פרודקט שאני רואה, זה באמת האכיפה על איסור ירי בחתונות. זה מעין תסמין של הדברים האלה. אם אתם לא מתמודדים עם הפשיעה המאורגנת, אם לא נכנסים למקומות מסוימים, לא להתפלא שגם בחתונות עושים מה שרוצים. יושבים כאן הרבה חבריי לכנסת מהמגזר שכמובן הנושא קרוב לליבם ואני אומר גם לכם שאני כן רואה קריאה מאוד ברורה והתייצבות כנגד הירי

שלכם בצורה מאוד מובהקת. אני מכיר חבר כנסת שיש לו חוק כזה.

יש גם אחד כזה שיש לו חוק. אבל בסופו של דבר אני אומר לכם יותר מזה. אתם צריכים להוביל את המאבק הזה ציבורית גם במקומות האחרים ולא רק במקומות שהכי נוח לכם בעניין הזה. עם כל הכבוד, מצפים מכם להיות שם ויש ביקורת לא פשוטה. לא תפקידי להעביר וזו לא מטרתנו כרגע, אבל אני אומר שיש ביקורת לא פשוטה גם לגבי הנהגת הציבור הערבי. בסוף, בשטח, את הדרישות האלה אנחנו צריכים לראות מכולם. כפי שאמרתי, אנחנו נתמקד בפעולת המשטרה.

לזכות המשטרה יושב כאן חכרוש ואני לא רוצה שישתמע שלא נעשה כלום יש שינוי מגמה ברור בתפיסה. אנחנו בפתיחת תחנות, אנחנו בגיוס שוטרים, אנחנו בהבנה שזאת מציאות שחייבים לשנות אותה, צריך לייצר אמון במשטרה עם המגזר הערבי. כל זה בסדר אבל אני חושב שהגיע הזמן לעבור לצעד הבא ואלה הדברים שדיברתי עליהם בצעד הבא. חכרוש, אנחנו ניתן לחברי הכנסת לדבר. אם יש כאן נציגים מלוד, הם יאמרו את דבריהם. בסוף אתה תתייחס. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. תודה אדוני היושב ראש. הערה לסדר. היות והיום הוא יום הנגב, חלק מאתנו יוצאים בשעה 10:00 לישיבות נוספות שמתקיימות בבניין.

בשעה 10:00 מנהל את ועדת הכספים בקשר ליום הנגב ועאידה מנהלת את הוועדה שלה. אחרים, חלק יישארו וחלק יתפזרו בכל הוועדות. הערה נוספת לסדר. חבל שבוועדת הפנים לא מקיימים דיון על יום הנגב אבל הדיון שמקיימים היום הוא חשוב.

לעשות דיון בהקשר ליום הנגב בנושא התחדשות עירונית. לאור האירועים של יום ראשון החלטתי שהנושא הזה יותר חשוב וגם בגלל שהוועדה לא דנה מפברואר ולכן החלטתי לעשות שינוי. אפשר להתווכח או לא להתווכח, אבל זו המציאות. תודה. אני אהיה קצר.

במשטרה. אני חושב שמשטרת ישראל היא משטרה חזקה ומקצועית אבל באופן סלקטיבי. מה זאת אומרת באופן סלקטיבי? כשהיא רוצה, היא יכולה. למשל בנהריה, בנתניה,

היו לה הצלחות בטיפול בכנופיות, מאפיות ופשיעה.

הייתה החלטת ממשלה להיכנס בארגונים האלה

ולמגר את התופעות האלה. בנהריה הייתה הצלחה ברורה. המשטרה כמעט שילמה מחיר אבל היא לא חששה והיא רצתה. כאשר טיפלו בנתניה או ביישובים יהודיים אחרים והצליחו, זה זלג ליישובים הערביים באזור. הפשיעה עברה מהיישובים היהודיים אל היישובים הערביים ונוצר רושם שזו החצר האחורית

לא משקיעים את אותו מאמץ משטרתי. במשטרה יש מה שקרוי שיטור חסר ושיטור יתר, כמו שאתם כתבתם בקרן אברהם. שיטור חסר הוא כשלא מטפלים כפי שצריך באלימות,

באלימות פיזית, בפשיעה, ברצח. שיטור יתר דוחות תנועה, הרס בתים, טיפול בהפגנות באופן ברוטלי. מה דורש האזרח הערבי? האזרח הערבי דורש להרגיש בטוח. שהאימא לא תחשוש שהבן שלה יוצא מהבית לבית הספר ולא יחזור. ההרגשה הזאת קיימת

הנשק המשתולל ממלא כל יישוב. יש יישובים שבהם יש טילי לאו. בטילי לאו השתמשו גם בטייבה, גם בכפר ראמה, ובכל זאת לא רעדו אמות הסיפים. תארו לעצמכם שמישהו מטייבה היה שולח טיל לאו בכיוון כוכב יאיר למשל. אני שמח שנמצא כאן חבר כנסת יהודי אחד. אני רוצה להעלות על נס את הנוכחות שלו.

מלבד היושב ראש שמסרב לתת לחבר כנסת ערבי למלא את תפקידו. חבר הכנסת מזרחי כאן. אני לא מתפלא שהוא נמצא כאן כי הוא תמיד נמצא במקומות האלה.

עושה עבודה פרלמנטרית מצוינת. לגבי המספרים, יושב ראש הוועדה.

אתמול התראיינו ניצב חכרוש ואני ב-Ynet. מאה אחוזים ממקרי הרצח של נשים היהודיות

- לרוב על רקע רומנטי ואסור להשתמש במילים רומנטיות או כבוד כאשר מתארים רצח כי רצח הוא רצח ואין בו לא רומנטיקה ולא כבוד מפוענחים על ידי המשטרה. בין 40 ל-50 אחוזים בלבד מרצח נשים ערביות מפוענחים. נדמה לי שיש הבדל במספרים. 95 אחוזים ממקרי הירי ביישובים מאוכלסים הם על ידי ערבים. 90 אחוזים מהנשק שמגיע ליישובים הערביים מוברח מבסיסי הצבא. איך זה שהמשטרה והצבא לא מצליחים למגר את התופעה של הברחות נשק מבסיסי הצבא? אני אומר תמיד שאם יש משאית נשק בסודן, באיזשהו מקום, פתאום מזהים אותה ומפציצים אותה. אל תפציצו אבל לפחות תמצאו איזה רכב מיצובישי עם M-16,

בהם הורגים ויורים יותר מאשר פעם אחת, באותו כלי נשק. אפרופו ירי בחתונות. אני יזמתי חוק שכבר עבר לגבי החמרת הענישה בירי במקומות ציבוריים ובאירועים לרבות ירי בחתונות. בחתונה שיש בה ירי, אני קם ועוזב וכך עושים מחבריי וכך צריך לעשות תמיד. הנושא של כנופיות ומאפיות. יש טילים לכנופיות. ראשית, הנשק המוברח, ושנית, הכספים. ישראל תמיד התנגדה לאוטונומיה תרבותית של הערבים אבל היא מסכימה לאוטונומיה של פשיעה ופושעים. הכנופיות חוגגות. כנראה שהמאפיות מאוד מרוצות מהתפקוד של המשטרה בחברה הערבית,

מה זה שייח' כאמל? שייח' כאמל הוא יושב ראש מרכז אמאן ויש לו גם סיפור אישי שהוא אחר כך יספר אותו. המספרים שהוא מוסר לנו, אנחנו בדרך כלל משתמשים במספרים שלו, הם שמאז שנות ה-2000 ועד היום 1,311 קורבנות באלימות הפנים ערבית בחברה הערבית. זה נורא וזה איום. זה מחייב החלטת ממשלה. אין החלטת ממשלה ולכן הפשיעה ממשיכה להשתולל. לגבי הרקע של הפשיעה, אני בטוח

יתייחסו.

בוקר טוב. המזל שלך ושל הוועדה הוא שאני לא ממש יכולה לדבר היום. גם אתמול לא יכולתי לדבר במליאה למרות הדיון שהתפתח סביב הנושא הזה. כפי שידוע ליושב ראש, אני פניתי כבר במושב הקודם כמה פעמים לוועדה וביקשתי. הרי בוועדה הוקם צוות לפני כניסתך כיושב ראש פעולה שנמניתי עליו כדי לעקוב מקרוב אחר הטיפול בנושא של הפשיעה ואני מתעקשת לומר פשיעה ולא אלימות. בנוסף פניתי בכתב בתחילת המושב הזה כי ראיתי את ההידרדרות הקיימת באוכלוסייה ואת הצורך בקיום דיון רציני. אני היום לא רוצה לחזור לנקודה אבל הפער בין הישיבות מחזיר אותנו כל פעם לרמה של קבלת סקירה לגבי המצב, במקום שאנחנו כל פעם נבנה על הדיון הקודם ונבוא ונבדוק האם באמת נעשה משהו בתקופה שבין לבין. לכן אני רק רוצה להדגיש ולומר שאולי נפסיק להשתמש במושג אלימות כאשר מדובר על מה שקורה

זאת לא האלימות החברתית הקלאסית עליה מדובר בכל מדעי הסוציולוגיה ומדעי החברה. זאת פשיעה מאורגנת. לא מחדירים את זה לראש ולא מתכוננים לטפל בזה כפשיעה וכפשע מאורגן וכקבוצות פשיעה שמשתלטות על האוכלוסייה ולא רק על העניין של אלימות אלא משתלטים גם מבחינה כלכלית על האוכלוסייה הערבית והופכים למוקדי כוח שלא נותנים לשום טיפול אמיתי בשום בעיה. היום המשטרה יודעת גם היא שארגוני הפשע האלה הם אלה שמשתמשים בהם כדי לעשות סולחות. ראשי הארגונים עושים מה שנקרא באוכלוסייה באופן כללי ובמדינת ישראל את הגישור והיו כתבות על הנושא הזה. ראינו איך המשטרה משתמשת לפעמים באנשים האלה כדי לפתור בעיות שהיא לא מצליחה לפתור באוכלוסייה שלנו. הגיע הזמן לשים את הדברים בקונטקסט האמיתי כדי שנוכל לטפל בבעיה, אם יש רצון לטפל בבעיה. קודם כל גם לניצב חכרוש וגם לכל אנשי המשטרה שנמצאים אני אומרת שאני לא חושבת שהם יכולים לספק את התשובות לשאלות שלנו. אין להם את הסמכות לספק אותן. האם יש תוכנית סדורה בתוך משטרת ישראל או תוכנית בין-משרדי לטפל בפשיעה? האם יש קשר

רשויות המס שאמורות לטפל

הפשע שמשתמשות בכוח הכלכלי שלהן כדי להשריש יותר את האלימות לבין משטרת ישראל? אני לא יודעת. הגיע הזמן שיחשפו בפנינו חלק. האם יש תוכנית סדורה? במשרד לביטחון פנים נמצאת הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ואני יודעת שאני הייתי בין אלה שהתנגדו להפוך את הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ולהוסיף לה אלימות. יעני, יאללה, עוד משהו שמוסיפים לכם. אני שלחתי לפני כמה ימים שאילתה לשר בנושא.

האם היא יכולה לייעץ לשר, כמו שכתוב בחוק איך לטפל בפשיעה ובאלימות באוכלוסייה הערבית?

אל תענו לנו שוב שאתם רוצים לפתוח תחנות משטרה. נצרת, טייבה, יש בהן תחנות משטרה מאז ומתמיד. האם זה הוסיף או הוריד מרמת הפשיעה? כולנו יודעים שזה רק נתן לפושעים להשתולל כמו שהם רוצים. יש מקרים ספציפיים שאני בקשר עם השר ועם הצוותים שלו. מה שקורה היום זה שאם לא מתערבים באופן אישי במקרים של פשיעה וסחיטה של אנשים, ואולי השר מלמעלה מנחית הוראות לטפל במקרה, המקרים לא מטופלים ואני יכולה לתת דוגמאות. דוגמאות של אנשים שתקפו אותם בתוך הבתים שלהם, עם גרזנים, עם סרטון שהגיע למשטרה ומצולמים בו כל האנשים. אפילו חקירה, הזמנה לחקירה לאנשים האלה לא הייתה. אם כן, על מה אנחנו מדברים? למה?

המשטרה צריכה לענות.

אני לא אחראית על הזמנות לחקירות. אני מדברת על מקרים ספציפיים ואני אומרת שאם המשטרה תחשוב

תרשת את כל האוכלוסייה בתחנות משטרה, שאף אחד לא ירצה להיות בקשר אתן כי כולם יודעים שאפילו להתלונן זה יביא עליך סכנת חיים יותר גדולה מאשר לשתוק ולעמוד בצד, וכולנו יודעים על מקרם ספציפיים. בג'יסר א זרקא, האדם

כעד, בא למשטרה ואמר שהחיים שלו בסכנה. ירו על הבית שלו ובסוף רצחו אותו. צעיר שהיה אמור להיות עד. לא היה מי שיגן עליו. או שתרשתו את רשת האמון בעשייה של המשטרה וזה רק במתן מכות קשות לארגוני הפשע. שלא ישלו אותנו, כשאתם רוצים לתת מכה קשה, אתם יודעים לעשות את זה. אתם יכולים להסיט את כל כוחות המשטרה לאזור מסוים וכבר עשיתם את זה בנושאים אחרים. אתם יכולים לעשות את זה אבל אתם לא עושים. אפשר גם להתלבש על הארגונים האלה מבחינת המיסים וגם ענייני הון, כלכלה ומסחר ואפשר לעשות את זה ואתם יודעים. אני בטוחה שחברת הכנסת חנין זועבי תדבר על זה. כל משרדי הצ'יינג'ים, ואנחנו ניסינו אפילו עם החוק החדש שאמור לסדר את זה וגם להכניס ולהתריע על מה קורה בעניינים האלה. אפשר גם לעשות משהו בעניין הברחת נשק ואיסוף נשק.

שהמבצע שהיה כשל, המבצע שקרה לאנשים להביא את הנשק שלהם. זאת תרומת צעצועים? מי שמחזיק נשק לא רוצה להחזיר אותו. מי שמחזיק נשק, זה כלי העבודה שלו. אם לא נכנסים לתוך הבית שלו ומוציאים את הנשק בכוח, הוא לא ייתן לכם אותו. חשבתם לפרסם את זה והערבים ינהרו?

שם זה נשק של צה"ל. זה לא נשק של פשיעה.

זה לא נשק של פשיעה כאשר מאחורי כל דבר שמוסרים אותו, יש אולי ארבעה מקרי רצח. כל כלי שמוסרים אותו, יש אולי חמישה מקרי שוד. קומנסנס,

למה שיבואו וימסרו את זה? הערבים ינהרו? העמותות לא מוציאות אוטובוסים. היושב ראש, לפני שאני יוצאת אני רוצה לומר שאם לא נצא עם דרישה מאוד סדורה של תוכנית על, בדיוק כמו שיש תוכנית על למאבק באלימות נגד נשים והיא תוכנית בין-משרדית תהיה תוכנית מסודרת בין-משרדית למאבק בפשיעה בקרב האוכלוסייה הערבית.

מפקד תחנת לוד כאן? ביקשנו שיגיע. הכרתם את זה?

שלום לכולם. אני מסכימה עם דברי חבריי ורוצה להוסיף עוד שתי נקודות. קודם כל, ברור לכולם שאנחנו עומדים מול פשע ואלימות בלתי נסבלת ואנחנו כמנהיגים, חלק מחברה שסובלת מאי תפקוד המשטרה לגבי הסוגיה הזו. לכן כנראה פתיחת תחנות ושוטרים נוספים, זה לא עזר. אנחנו יודעים על 300 שוטרים ערבים שנכנסו למשטרה בתקופה האחרונה אבל גם זה לא עזר. אנחנו מדברים על 67 ערבים וערביות שנרצחו מתחילת השנה. הרפורמה של ארדן לגבי הנשק יכולה להוביל לעוד עשרות, אם לא מאות, כלי נשק נוספים במרחב האזרחי. לכן יש מסוכנות לציבור וקיים חשש של דליפה של נשק בלתי חוקי לרחובות. אני רוצה להמליץ למשטרה שתתחיל לתפקד ברצינות ולעשות את העבודה שלה בצורה המתבקשת ולהקים ועדת חרום כי מן הסתם אנחנו במצב חרום בחברה הערבית. אני ממליצה על הקמת ועדת חרום בין-משרדית לטיפול בנשק בלתי חוקי, באלימות במשפחה, לשלב בה גם יועצים, עובדים סוציאליים ואנשי אכיפת חוק דוברי ערבית ונציגי רשויות מקומיות שיהיו חלק מהטיפול דרך הוועדה הזו. מומחים וקרימינולוגים מהחברה הערבית. יכול להיות שבוועדה הזאת נתחיל לראות שהמשטרה כן רצינית וכן רוצה לתפקד כמו שצריך מול פשע ומול אלימות בחברה הערבית שגם היא אזרחית המדינה. תודה. אתם רואים ירידה בירי בחתונות במגזר? ירידה גדולה.

קשור רק לתפקוד המשטרה.

ברחובות.

אבל חשוב לומר גם את זה. אדוני היושב, אני לא רוצה לחזור על דבר מהדברים שנאמרו אבל אני רוצה שאתה תקשיב למה שאנחנו אומרים כאן. אני רוצה לומר שמולך יושבים חברי כנסת מאוד מאוד מתונים ואני אומר לך למה. הדרישה של הרחוב היא שנתחיל להתארגן בצורה עצמאית כדי להגן על עצמנו. מולך יושבים חברי כנסת שאומרים שאנחנו מסרבים לדרישה הזאת של התארגנות שהיא דרישת הרחוב. תשכחו מהמשטרה, הביטחון של הרחוב הוא הרבה יותר נמוך מאשר הדרישה שלנו, ההתעקשות שלנו שאנחנו לא רוצים אוטונומיה בעניין של הפשיעה.

אוטונומיה אנחנו רוצים בעניינים אחרים. אני רוצה שאתה באמת תעמוד לצדנו מול הטענה הכי בסיסית שלנו שאומרת שאין שינוי תפיסה במשטרה. אנחנו נגד לך למה ואנחנו נספק לך עובדות ומקרים. המשטרה לא רוצה לטפל בארגוני הפשיעה. אין בעיה של אלימות אלא יש בעיה של ארגוני פשיעה. היא לא רוצה ואני גם אומר לך למה ואתה בעצמך תוכל להסיק את המסקנה הזאת. אני אתן לך מידע על סולחות, על מה שנעשה בבחירות ועל ההתנהלות היום יומית בין ארגוני הפשע לבין המשטרה לגבי סולחות, המשטרה,

שהיא תתפוס את העבריין, היא דוחפת את הקורבנות לעשות סולחות עם ארגוני הפשע כאשר בסולחה אתה לא מעניש את העבריין. מה שמרתיע את העבריין זה הסיכוי להיתפס. המשטרה לא רוצה להשתמש במנגנון הרתעה והיא משתמשת במנגנון הסולחה. בסולחה אתה ממשיך לתחזק ולחזק את ארגוני הפשיעה. המשטרה יודעת את זה. המשטרה אומרת למשפחות הנורמטיביות שיש להן או סולחה או שיטפלו בעצמן ויפתרו את הבעיה בעצמן. אני אביא לך עשרות מקרים של שוטרים שאומרים לאזרחים ביפו,

באום אל פאחם, בנצרת וכולי שיטפלו בעצמם ושהם יגיעו לפתרון. עם מי נגיע לפתרון? עם ארגוני הפשע? אני אזרחית באה למשטרה, הוא אומר לי שאני אטפל בעצמי. אז או שהוא אומר לי ללכת ולקנות נשק כדי להגן על עצמי או שהוא אומר לי שאשתוק ואתן לארגוני הפשע מה שהם רוצים. המשטרה לא רוצה. היא חלשה. חכרוש, אני מבקש שתתייחס לזה. זאת נקודה מאוד משמעותית.

אם אני עבריין ואני נתפס בפעם השלישית, התיק הפלילי שלי, בגלל הסולחות, נקי.

הסולחה מנקה את העבר הפלילי שלי. כאשר מקרה של רצח כן מגיע למשטרה וכן מגיע לכתב אישום, אחרי הסולחות הקודמות לא רושמים את העבר הפלילי ועבור העבירה הראשונה מקבלים עונש הרבה פחות ממה שמגיע. לגבי הבחירות. בלקיע היו 500 שוטרים מולם ירו צרורות מנשק אוטומטי מול הקלפיות. 500 שוטרים לא הזיזו את הרגליים שלהם. זאת אומרת, זה לא שהמשטרה לא יודעת אלא היא לא רוצה. אתה תשאל את עצמך למה היא לא רוצה. בג'סר א זרקא ישב עבריין מארגון פשיעה בתוך קלפי והוא אמר לאנשים מה להצביע. עמדו שוטרים מול הקלפי, אנשים פנו לשוטרים והשוטרים אמרו שהם לא מתערבים. למה אתה לא מתערב? עד עכשיו נתת מקרים מובהקים. במקרה הזה החלטת על מישהו שהוא עבריין. אתה תשאל את חברי הכנסת והם יאמרו לך. אני אומר לך היכן אני מתחבר להערות שלך ואני אבקש תשובות ברורות. למשל לגבי התקיפות עם הגרזנים שצולמו, למה לא עשו. אנשים שפונים למשטרה ואומרים שתקפו אותם ואומרים להם להסתדר לבד. לא הדוגמה שנתת לי עכשיו לגבי הקלפיות. כאשר אתה רואה את התמונה הכללית, אתה מבין בעצמך. אל תעמוד על המקרה הזה. עזבי את המקרה הזה.

לא אעזוב. הצטברות מקרים נותנים את התמונה. אף פעם מקרה יחיד לא נותן את התמונה. יש לי עכשיו טענה מאוד חמורה ואתה תבדוק ואני עומדת מאחוריה. מפקד תחנת בנימינה המליץ לאנשים מה להצביע.

שהשוטרים חלשים אלא המשטרה מתיימרת ופועלת - - - יש לך שם של אותו אדם? את יכולה להשיג את השם שלו?

היא תביא שם. אולי הוא לא מפקד התחנה. נראה. המשטרה כל כך חזקה, עד כדי כך שהיא משתמשת במנגנון שלה על מנת לשלוט

אבל לא לתת ביטחון לחברה. היא כן יכולה לשלוט בחברה. אנחנו נבדוק את זה.

כאשר התחילו לירות צרורות של ירי, הניידות של המשטרה לפי עדויות של האזרחים שם עזבו את העיר וקבוצה קטנה של שוטרים שנשארו ביישוב כפר כנא עמדה מול הירי ולא עשתה כלום. אתה יכול לגבות עדות מעוד מקומות. בקלנסואה, מועמד שם נסוג מהבחירות בגלל איומים. האם זה קרה ביישוב יהודי שמועמד לבחירות היה מאוים על ידי ארגוני פשע? המשטרה יודעת מי מאיים עליו והוא משך את המועמדות שלו. זה מקרה שהוא תקדים בחברה הערבית. כלומר, תראה מה אנחנו סובלים. ארגוני הפשע לא רק מתעסקים בפשע אלא הם נכנסו כארגונים ששולטים על החברה שלנו באמצעות בחירות, באמצעות מכרזים של קרקעות. יש להם כבר שליטה ברשויות המקומיות, יש להם שליטה בצ'יינג'ים. לנו יש 2,000 צ'יינג'ים עם 25 פקחים. זה המשאב הכלכלי וגם המשטרה סירבה לתת אינפורמציה למרכז המחקר לגבי הצ'יינג'ים. על זה דיברנו בראשית הישיבה. אם אתה רוצה לייבש את ארגוני הפשע, תייבש את התשתית הכלכלית שלהם.

צריכים את הצ'יינג'ים? הם מעבירים כסף בינם לבין עצמם? להלבנת הון. הם משתמשים בשוק השחור ובשוק האפור. הם משתלטים על מכרזים של קרקעות בג'לג'וליה, במשולש הדרומי, מול עיניה של המשטרה. זה לא רק שארגוני פשיעה רק הורגים אלא הם משתלטים עלינו, גם על האנשים הנורמטיביים. אם הם לא רוצחים אותי, הם משתלטים על הכלכלה של היישוב שלי. זאת התנהלות של מדינה. כל זה נעשה מול עיני המשטרה כמו שהקורבנות מתים ונרצחים מול תחנות המשטרה ומול המצלמות. אל תגידו שיתוף פעולה. אל תגידו שאנחנו לא משתפים פעולה. אני רוצה לתת המלצות. יש לנו גם עדויות על יחסים חברתיים, סאחבק, בין ארגוני פשע לבין המשטרה והם מתנהלים בצורה חברתית. אתה שאלת למה ארגוני הפשע לא פוחדים. לפחות אל תזלזלו באינטליגנציה שלנו, אנחנו נרצחים אבל אנחנו לא טיפשים.

למה כאשר אנחנו בהפגנה רודפים אותנו אבל ארגוני הפשע לא מפחדים?

תגיד לי אתה למה.

אתה נתת לי אור ירוק, כי אולי אתה רוצה ממנו משהו, להשתלט על היישוב שלי, ואני נותן לך את השירות הזה, להשתלט ולהרוס את החברה שלי,

היישוב שלי ולמשטרה אין שינוי תפיסה. אדוני היושב ראש, תהיה אפקטיבי. דוח אור שדיבר על משטרה עוינת, 20 שנים זה לא השתנה. משפט סיום. משפט סיום. אנחנו לא טוענים כדי לתקוף. אם היינו תוקפים, היינו אומרים שאנחנו לא רוצים את המשטרה, תלכו הביתה, אנחנו רוצים אוטונומיה.

אנחנו תוקפים את המשטרה בגלל שאנחנו רוצים משטרה יעילה ואזרחית ולא משטרה ששולטת בחברה. אני אציע לך הצעה קונקרטית.

תיזום דיון בתוך עשרה יישובים. אל תתכנס כאן אלא לך לקלנסואה,

לך לאום אל פאחם, תיזום פגישה שם ולא רק עם חברי הכנסת אלא עם האנשים והקורבנות. תגיד להם שהם עכשיו תחת הביטחון האישי שלך, תגיד להם לבוא ותקשיב להם. תשמע אותם.

עשרה, יישובים. אנחנו ניתן לך רשימת עדויות. הדוח שאני נתתי למבקר המדינה ועל סמך הדוח הזה הוא עשה את הדוח האחרון שלו, יש בו מקרים שאתה תאמר שאתה לא חי במדינה הזאת. גם כשתיארת לי את המקרה עם הגרזנים והסרטון שבן אדם בא ולא עושים עם זה כלום, זאת גם מדינה שאני לא חי בה. אני מאוד אשמח לשמוע את ההתייחסות. אנחנו נביא לך מקרים ואתה תראה. תקיים ישיבות בתוך היישובים הערביים, נקרא לאנשים ותשמע אותם.

אדוני היושב ראש, בוקר טוב לך ולכל הנוכחים כאן. אני חבר בוועדת הפנים שלוש שנים והשיח הזה לא השתנה במשך שנים אלה. אני לא באתי לישיבה אחת לדבר וללכת אלא אני נכחתי כמעט בכל הישיבות שעסקו באלימות במגזר הערבי. את ניצב חכרוש אני מכיר אישית ומדבר אתו בטלפון ואני מכיר חלק מהאנשים שנמצאים כאן, אנשים שאיבדו את יקיריהם. תמיד לבוא ולהאשים את המשטרה, ואני לא מגן על המשטרה, כאילו אנחנו לא השתנינו, אין לנו התרופפות בערכים, אנחנו אנשים מקריבים, החברה הערבית עומדת על המשמר כמובן הכול הפוך. החברה הערבית עברה משבר קשה מאוד.

אני לא מכיר ראש עיר אחד שמוכן להקריב ולקחת את הנהגת היישוב אתו כדי להילחם בתופעה הזאת. כבר אמרתי לפני שנה ושנתיים שצריך להתחיל בחינוך עוד בגן הילדים. גם ילדי התיכון היום במגזר הערבי אלימים. ביקרתי עם ועדת הפנים עת דודי אמסלם היה היושב ראש שלה, בשלושה או ארבעה בתי כלא,

נדמה לי שלא כך בכל בתי הכלא אבל היום כל אסיר שני הוא מהמגזר הערבי למרות שהמגזר הערבי הוא 22 אחוזים

אומרים שהמשטרה לא עושה שום דבר, אבל בתי הכלא מלאים בערבים. סימן שהמשטרה הביאה הרבה אנשים לבתי כלא והשאלה היא מה נעשה אחר כך בתוך היישובים שלנו. האם אנחנו דאגנו לעשות סדנאות לכלל התושבים?

דאגנו לערב את כלל האוכלוסייה, את כל ההנהגה ולא להביא אותה סתם בשוליים לשבת ולהסתכל? יש 300,000 כלי נשק במגזר הערבי. אני ביקרתי בקלנסואה, בטירה ובטייבה וכמעט בכל היישובים, הייתי בדרום אצל הבדואים והייתי בצפון ברמת הגולן. כל אחד יודע למי יש נשק בבית. כמה אנשים משתפים פעולה ומרימים טלפון ואומרים שהנשק הזה מסכן את הילדים שלהם

אני כתושב דלית אל כרמל לא רוצה להקריב נגיד בטייבה אלא אני רוצה להקריב בדלית אל כרמל והשאלה היא האם אני מקריב בדלית אל כרמל. אפילו בדלית אל כרמל לא אכפת לי. מצד שני, אתה רואה שבמועצות המקומיות, אני מוכן להודות, יש חברי מועצה אלימים, יש ראשי מועצות אלימים במגזר שלנו וזה מהווה דוגמה לכולם ויש חיקוי בקרב הצעירים לעבריינות הזאת. כשאתה רואה 1,3011 ערבים שנהרגו בידי ערבים, זה אסון גדול וזה אומר שהחברה הערבית עוברת משבר קשה מאוד.

בואו נטפל בעצמנו, בואו נטפל בחינוך, בואו נטפל במערכת התרבות בתוך היישוב, בואו נטפל בבתי הספר, בואו נטפל עם כל ההנהגה ועם כל משפחה. שכל אחד יהיה קודם כל אכפתי. כאשר ישבנו כאן עם ראשי רשויות ערביים וחלק גדול מחברי הכנסת לא היו כאן,

דיברנו אתם על איך למגר ולהכניס תחנות משטרה והם הסכימו לכך. הם יצאו החוצה ונתנו הצהרות לכלי התקשורת ואמרו שהם נגד. איזה מסר הם מעבירים לחברה? אני מאלה שתמכו בכך שתהיה תחנת משטרה בג'יסר א זרקא כי ביקרתי שם וראיתי מה קורה. אני רוצה לומר לך שמאז שיש תחנת משטרה, לא חיסלה את כל האלימות אבל לפחות יש ירידה של 25 אחוזים באלימות. בנושא הירי, נדמה לי שיש ירידה של יותר מ-50 או 70 אחוזים בג'יסר א זרקא.

יש לי נתונים מהמשטרה.

אני לא שוטר ואני לא חוקר. אני לפחות פונה למשטרה ולא רק בא לישיבות. אני הולך ואני מקבל תשובות. אני יושב אתם ושומע אותם. אני מכיר את מפקדי המחוזות, מכיר את מפקדי המרחב. ישבתי עם המפכ"ל מספר פעמים ודיברתי אתו. הנתונים שיש לי הם שונים. יש שש תחנות משטרה חדשות במגזר הערבי. מנסים לעשות אבל לא הכול המשטרה יכולה לעשות. גם אנחנו צריכים לעשות, אנחנו כהנהגה. לא חברי כנסת אלא הנהגה שנבחרה ביישוב כדי להקריב. היא נבחרה כי היא הבטיחה לתת לנו ביטחון אישי, לתת לנו חינוך,

לכן יש שילוב קטלני כאן. ההצעה שלי - כדי לא לטחון מים וכדי לא לבוא ולהאשים וכל פעם לדבר סתם דברי סרק ובעוד חודשיים אתה תזמין אותנו ונאמר את אותם דברים היא שהממשלה צריכה לקחת החלטה לחסל את האלימות במגזר הערבי. לזה צריך משאבים.

צריך יותר שוטרים, צריך להכניס את כל המערכת למלחמה בתופעה הזאת. אני טענתי שאם יש 300,000 כלי נשק אצל הערבים,

בקלנסואה ובכפר קאסם, זה יגרום להתנכלות בתושבי כפר סבא, נתניה, הרצליה ותל אביב.

אם אנחנו בצפון ויש בנצרת כלי נשק,

להתנכלות בעפולה, בנהריה,

ובשאר המקומות. כל החברה בישראל תשלם מחיר. לכן שווה קודם כל לשלב ידיים אבל דבר אחד אתם שוכחים והוא החינוך. חבר'ה, זה חינוך ועוד חינוך ועוד חינוך. בלי מערכת חינוך אנחנו לא ננצח. אני רוצה להזכיר לידידיי חברי הכנסת שאני הייתי ממלא מקום ראש המועצה בדלית אל כרמל ב-1993, אז המנוח רפיק חאג' יחיא היה ראש עיריית טייבה.

ב-1993 הוא הזמין את כל המגזר הערבי בדחיפות ואמר שזה מקרה חרום, תבואו להפגין אתי, יש רצח בטייבה, יש סמים, קלקלו את העיר. עוד ב-1993. אנחנו מאז בוכים ולא משקיעים במערכת החינוך. אתם אומרים לי שזה ייקח הרבה זמן? אם ב-1993 היינו פועלים, היינו מגדלים דור אכפתי,

עם כבוד שחיי אדם הם ערך עליון. איזה ערך עליון יש אצלנו היום בכפרים? אנחנו מעודדים אחד את השני להיכנס אחד בשני ולהתנכל. אתה לא דיברת על ארגוני פשע. אני בעד לחסל את כל הארגונים. ארגוני הפשע משתלטים על החברה אבל אתה מרוצה. את שמעת אותי אומר אני מרוצה? סליחה, אתם מפריעים לדיון עכשיו. אתה לא התייחסת לארגוני הפשע. אני קורא לכם לסדר, לשניכם, פעם ראשונה. מספיק. כל מי שלא מדבר בקו שלך, את לא מקבלת. אתה לא דיברת על ארגוני הפשע. אני לא רוצה להוציא חברי כנסת. חבל שאני אוציא אתכם. דברי בשם עצמך. אני רואה אותך רק בישיבות האלה. מתי את באה לוועדה? אני שלוש שנים בוועדה. תודה. מספיק. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. תודה אדוני היושב ראש. אין ספק שהבעיה הבסיסית שלנו, אנחנו עברנו מהאלימות הקלאסית. אין חברה בעולם שאין בה אלימות או אין בה אחוז מסוים של פשיעה. אבל אחוז כזה שאנחנו חווים בחברה הערבית,

בואו נודה שכאשר ילדה, ילד, אישה,

מפחדים לרדת לרחוב זה כישלון. זה כישלון של כולנו אבל זה גם כישלון של המשטרה שיש לה את הכוח, את הנשק ואת הסמכות לעסוק בשני דברים שאני כאזרח לא יכול לעסוק בהם. אני לא יכול לעמוד בפני ארגוני פשע. לפי כל הדוחות ארגוני הפשע הערבים תפסו את מקומם של ארגוני הפשע בחברה היהודית שרובם נחלשו או חוסלו. יש עוד קצת. כדי לא לומר שאנחנו אומרים שהמשטרה לא עושה שום דבר, הם עושים לפעמים דברים.

הם עשו טוב כאשר את ארגון הפשע במשולש הדרומי תפסו כ-15-10 אנשים והכניסו לכלא אבל אפילו אם הם בכלא, הם יורים אפילו על השב"ס ועל בתי הכלא ועל בתי הסוהר. עד כדי כך הגיעו ארגוני הפשיעה הערבים ומראים את החוזק שלהם והתעוזה שלהם. ללמדך שהדבר הראשון שגרם להחרפת הפשיעה בחברה הערבית, אלה ארגוני הפשע והנשק שמשתולל. בקשר לנשק. אי אפשר להילחם בנשק דרך מבצע של בוא תמסור או לא תמסור אותו. פושע לא ימסור כלי נשק. זה לא נשק עם רישיון שבן אדם נורמטיבי מוכן למסור אותו.

הביקורת שלנו על המשרד לביטחון פנים, זו ביקורת על התפיסה. אף אחד מאתנו לא אמר ולא יאמר שאני לא רוצה התערבות של המשטרה. אנחנו רוצים התערבות של המשטרה ואנחנו מוכנים לשתף פעולה עם המשטרה כדי למגר את הפשיעה אבל חילוקי הדעות הם על התפיסה של המשטרה. תחנה פה ותחנה שם לצערי לא תפתור את הבעיה ויש לנו הרבה דוגמאות. העניין הגיע עד כדי כך שלפני שבוע, כולכם שמעתם, חטפו מורה משער בית הספר. אני מברך את המשטרה שאחרי שעתיים-שלוש תפסה את הפושע.

במעצר. אני רוצה להזכיר דבר אחד מאחר ואני גם מטפל בו. הרצח שהיה בנאחף לפני כחודש של חאפז עיסא. הייתה קטטה בלילה, אנשים התקשרו למשטרה, לצערי המשטרה הייתה נוכחת. אני הגשתי שאילתה לשר לביטחון פנים ועד עכשיו הוא לא ענה לי כי אולי יהיה טיפול של מח"ש. היה כוח של משטרה במקום, 200-100 מטרים מהמקום. לו התערב כוח המשטרה ולו איים להתערב, אולי היה נמנע הרצח של חאפז עיסא מכפר נאחף. אני מסיים בזה. אנחנו טוענים שהתפיסה של המשטרה עד עכשיו,

למרות שיש שינויים, יש דברים שנעשים ואנחנו לא אומרים שהיא לא עושה שום דבר,

עד עכשיו מבלי לשנות את התפיסה שהאזרח הערבי והחברה הערבית היא עניין אזרחי זו העדיפות ולא ביטחוני. או אני רוצה את ההפך. אני רוצה אולי שהמשטרה, השב"כ והמודיעין יראו בכל פשע בחברה הערבית כעניין ביטחוני. אם היו עושים אחד משני הדברים האלה, התפיסה הייתה משתנה. אתם לא רוצים לשמוע את התשובות? יש להם יום הנגב. כל אחד מאתנו מנהל ישיבה. אותי התשובות מאוד מעניינות. יהיה פרוטוקול. זה יותר חשוב מיום הנגב. אלה החיים שלנו. אני אהיה מאוד קצר. אני לא מתפלא על אחמד טיבי שהחמיא לי אבל אני באתי לכאן כי זאת לא סוגיה רק של חברי הכנסת הערבים או מהמגזר. באתי לכאן כי זאת בעיה של מדינת ישראל וגם אני כישראלי צריך לתמוך בתביעות לטיפול קצת יותר שוויוני. אני מסכים עם כל מילה שאתה אמרת. משטרת ישראל היא מרכיב מאוד חשוב בטיפול באלימות במגזר הערבי. היא לא המרכיב השלם היחיד שצריך לשחק במגרש ונגעת בכמה רכיבים. שיטור קהילתי שאמור לנצח גם סוג של תרבות וגם סוג של חינוך, הוא לא קשור למשטרה אלא הוא קשור למובילים. בוא נבדיל בין אלימות לבין ארגוני פשיעה. חברת הכנסת חנין זועבי, כשאת דיברת, הקפדתי שלא יפריעו לך ושמענו את הדברים הכי קשים שהיה לך לומר. את לא יכולה להפריע לאנשים אחרים לדבר. את מפריעה. אני באתי לכאן כי אני חושב שיש בעיה שצריך לטפל בה ולא להשאיר את זה רק לפתחכם כאילו זה רק עניין פרטי שלכם. זה עניין של מדינת ישראל. זה לא כל כך "פופולרי" לשבת כאן כחבר כנסת יהודי-ישראלי בדיון כזה אבל זה חשוב. זה חשוב וצריך לתת לזה רוח גבית. אני יודע שגם משטרת ישראל נערכה לא מעט לקראת זה. קראתי את הנתונים.

לא יודע מה תוצאות ההיערכות ואני מקווה שאתה תתאר לנו היכן אתם עומדים סביב זה. לי ברור שלבד אתם לא תנצחו, בלי שיתוף הפעולה של המובילים בחברה הערבית אבל התשתית המודיעינית שלנו היא אפס. זה משהו שהוא נקודת חולשה מאוד כבדת משקל ואני לא יודע מה אתם עושים. דברים שאתה יודע. יודעים הכול. תקשיב למה שאני אומר. אתה תקשיב לי. את יודעת הכול. אנחנו לא כל כך יודעים.

תתחיל לסיים. לא סיימתי. תתחיל לסיים. מתחיל ויכוח האם יודעים או לא יודעים על המודיעין של המשטרה. תשתיק אותה במקום להשתיק אותי.

ראיתי במחקר את הנתונים הלא שלמים שלכם ואותי זה הפתיע, חכרוש. הנתונים הם מאוד קשים. זה משהו שאני לא זוכר אותו מימיי במערכת ולכן באתי לכאן. הנתונים של חלקם של הערבים בפשיעה, בקורבנות. האחוז שלהם ביחס לאוכלוסייה גדל באופן שאני לא מכיר אותו. יש בעיה אמיתית. הנתונים שאני קראתי הפתיעו אותי ולכן באתי לדיון, רק לומר לכם את זה. זה לא מה שאני זוכר מהימים שאני הייתי במערכת. האחוזים בנתונים אלה לא הנתונים שהיו לפני עשר שנים וזה מעיד על כך שיש כאן מגמה של עלייה מאוד חריפה באלימות. תבדוק את זה עשר שנים אחורה. אני כאן כדי לשמוע על ההיערכות שלכם ואני מקווה שאתה תיגע בזה.

אדוני היושב ראש, אני לא רוצה לדבר הרבה. אני מאמין שלמשטרה יש את המשאבים לעשות את העבודה

הכי מושלמת. אני מאמין שיש לה את הטכנולוגיות והכוח לעשות את זה בצורה הכי מושלמת. דבר אחד יש לי ספק ואני לא כל כך מאמין שיש לה וזה הרצון. אני חושב שהרצון לא קיים ואם הרצון לא קיים,

אני הייתי מצפה, אחרי ארבע-חמש נפשות שנרצחו רק שלשום בלוד, ואתה בעצמך אמרת שמפקד תחנת לוד הוזמן לכאן והוא לא כאן, אנשים הם כאילו מספרים, כאילו לא קיימים. אני חושב שיש אחריות לממסד הזה שנקרא משטרה. יש מדינה, יש זרועות ביטחון, יש זרועות ביטחון ויש מדינה שמתנהלת. להגיד שאחראית המנהיגות של המגזר הערבי, ראשי המועצות,

הכול טוב ויפה אבל אתה לא יכול להתחמק מהאחריות שלך כממסד שאמור לספק ביטחון לאזרחים. אם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה הזאת ויוצאים לפעולה, אני מאמין שהמשטרה יכולה לעשות. השאלה היא אם היא רוצה. תודה רבה. אנחנו נתכנס לסיום. אני ארצה כרבע שעה לתת לחכרוש לדבר.

אני רוצה לשמוע גם עוד כמה דוברים שנרשמו. נמצא כאן מישהו מעיריית לוד?

מנכ"ל העירייה.

רוצה לתת זווית נוספת למה שקורה, אני יודע שכך זה בכל מקום אבל אני יודע מהזווית שלנו כעיר לוד. לא מעט פעמים נראה מצב ששני ילדים בבית הספר מתקוטטים, ולא משנה על מה. הוא עבר לידו, הוא הציק לו, או אני לא יודע מה. קטטה של שני ילדים הופכת להיות מלחמת חמולות בכל העיר. משהו פשוט,

כאילו כלום, מה שבכל בית ספר יהודי היה עובר חלק, אבל בלוד זה הופך למלחמה אדירה. אני מתחבר דווקא לדברים של חנין זועבי. בסוף, אם לא נתייחס למלחמה בפשיעה הכבדה ואני ירוצה להוסיף נקודה יתר חזקה חסרים לי כאן מס הכנסה, מע"מ וגורמים נוספים. אני חושב שהמשטרה לבד, עם כל הכבוד לה ועוד שנייה אני אומר מה היא עושה, לא יכולה לבד לטפל בזה. לטפל במשפחות פשע, משפחות שמאיימות על תושבים.

שאנשים בלוד, בעיקר במגזר, אומרים שבתקופה הזאת הם לא יוצאים מהבית,

אומרים שהם לא יודעם אם הם קשורים או לא קשורים אבל זה יכול לפגוש אותם ומאותה שנייה הם נמצאים באיזשהו סכסוך שהוא לא רצה אותו והוא לא יודע איך להתמודד אתו. הם אומרים שהם אנשים נורמטיביים,

הם לא פושעים והם לא רוצים להיות בסיפור הזה. מהניסיון שלך, המשטרה,

אני יכול להגיד שיש שיתוף פעולה מדהים ויוצא מן הכלל בין עיריית לוד למשטרה בלוד.

אני שואל לגבי המגזר. אני עונה. אני יכול להציג לך נקודה פשוטה.

בשנת 2016 היו 100 אירועי ירי והמספר ירד לחצי בשנת 2017 ובשנת 2018 לא היה כלום. שמעת על הלילה של יום ראשון ואני מניח ששמעת שגם שמעת באוזניך.

בוא נדבר על זה. גם ברציחות יש ירידה דרמטית. היינו בשנים קודמות עם 10 רציחות בשנה. עוד שבועיים אני במצב של אפס רציחות בשנה בלוד.

אתה לא יודע שזה לא משנה מתי, רצח הוא רצח, אבל בסטטיסטיקה יכול להיות עוד שנייה אחת והיינו נמצאים באפס. כמגמה אני יכול לומר שיש מגמה טובה בלוד. יגיד את זה כל תושב יהודי וערבי. יש מגמה טובה אבל זה לא מספיק. לכן אני אומר שצריך עוד כוחות להתמודדות הזאת. ספציפית לגבי האירוע של יום ראשון והנושא של פשיעה מאורגנת שעלה כאן כנושא מרכזי? יש - המשטרה מכירה את זה מה שנקרא מניפה. המדינה מסמנת ארגון פשע או כנופיה מסוימת שצריך להוריד אותה,

ארגונים שלמים, שולחן עגול שאנחנו חלק ממנו ואנחנו יודעים לעזור. ואנחנו יושבים ואומרים שנפגע בו כאן,

נתפוס אותו פה ונתפוס אותו פה. מוציאים להם את הרוח מהמפרשים, גורמים להם להגיד שלא רוצים חלק, בואו ננסה להיות נורמטיביים, בואו ננסה לעבוד לפי חוק כי אחרת לא יעזבו אותנו. אז אתה רואה משפחות פשע לאט לאט מורידות פרופיל. מייבשים את התשתית הכלכלית. מייבשים אותם לגמרי. אני אקח דוגמה ספציפית. פסולת בנייה. משפחות שנהיו מעצמות כלכליות והשליטו פשע וטרור. יחד עם המשרד להגנת הסביבה ויחד עם המשטרה ומשרד הבריאות, יחד עם כל גורם בעיר, ומס הכנסה ומע"מ חיסלנו אותם.

החרמנו עשר

אתה יודע מה זה לארגון פשע שאתה מחרים לו עשר משאיות? אתה מפרק אותו. איך החרמת?

תפסנו אותם על פסולת בנייה. על זריקה בשטח.

תצפית של חודשים. ייאמר לזכותה של המשטרה. תצפית של חודשים בשטח. לאט לאט פשוט פירקנו אותם לגמרי. זה מצריך משאבים גדולים.

יש רצון במשטרה. לפחות בלוד אני יודע לומר שיש רצון ורצון גדול מאוד למגר את זה. רואים תוצרים אבל צריך שולחן יותר גדול. דוגמה קלאסית נתניה לפני כמה שנים. אני מנהלת שותפה של מיזם קהילות בטוחות ביוזמות אברהם יחוד עם עורך דין ראסול סעדה.

מצטרפת לאמירה שנאמרה כאן שהמשטרה לבדה, גם אם למשטרה יש כברת דרך ארוכה לעבור, לא יכולה לטפל לבדה בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. כשאנחנו מסתכלים ומבינים את סיבות העומק לאלימות ולפשיעה, כמובן לצד שירותי שיטור הולמים לצד עוני ואבטלה, מאבק על משאבים, על משרותך ועל קרקעות בחברה הערבית, על נוכחות דלילה של הרשויות הממשלתיות ביישובים הערביים ועוד ועוד, אתם מוזמנים כמובן לקרוא את המכתב שחילקנו כאן, ברור שהמשטרה לבדה לא יכולה לטפל בכל הדברים האלה.

קראנו לראש הממשלה להקים צוות בין-משרדי שיקים תוכנית ממשלתית מערכתית ויוציא אותה לפועל על מנת להתמודד ולמגר את הפשיעה ביישובים הערביים כי ברור שהמצב לא יכול להימשך כמות שהוא. אנחנו מדברים על פיתוח כלכלי של היישובים הערביים והחלטת ממשלה 922 והממשלה משקיעה בכך מיליארדי שקלים אבל איך פיתוח כזה אפשרי כאשר החברה הערבית מדממת וסובלת מאלימות ופשיעה,

כפי שאמרתם כאן, מהשתלטותך ארגוני הפשיעה במידה רבה על החברה. אנחנו גם נגיד בהמשך להצעה של חברת הכנסת זועבי, שדוקטור תאבת או ראס שהוא מנכ"ל שותף של יוזמות אברהם והוא חבר של הוועדה הזאת, ישמח לערוך סיור ביישובים במשולש ולראות את הדברים מקרוב. נציג מרכז השלטון המקומי ויושב ראש מרכז אמאן לחיים טובים. למדנו במדעי המדינה

בין מדינה לאזרח הדבר הראשון שהמדינה צריכה להקנות זה להבטיח את החיים שלו. אני אגיד לך כראש רשות לשעבר, כסמנכ"ל לשעבר, כאדם מטפל בנושא הזה יום יום

אין ביטחון לא לילדים, לא לנשים, לא לגברים וזה חוצה כמעט את כל היישובים. אנחנו רוצים להחזיר את הביטחון הזה. מאז אוקטובר 2000 ועד היום נרצחו במדינה כ-2,100 אנשים. 1,300 ערבים, 800 יהודים. אני לא מבין למה מחכה המדינה. זה כמעט יישוב שלם שנרצח. אני לא רוצה לדבר על כמה יתומים, על כמה אלמנות ועל כל ההשלכות של הרציחות האלה. אנחנו חיים היום בחברה הערבית במצב חירום. אני משפחה נורמטיבית,

אבא לרופא, אבא לרוקח, אבא לרואה חשבון והבן שלי שנרצח היה אמור להיות מהנדס, ואבא ליועצת חינוך. הבן שלי יצא ולא חזר. כמוהו מאות

אנחנו צריכים באמת לעשות את המקסימום על מנת שהילדים שלנו יצאו ויחזרו. אני רוצה לתת נתון חשוב מאוד

החברה הערבית מחולקת לשלושה מחוזות: צפון, מרכז ודרום. מאז 2006 יש מגמה כמעט קבועה, 50 אחוזים מהרציחות בחברה הערבית הם במרכז. בשנה שעברה, השנה הזאת, 67 אחוזים מהנרצחים הם במרכז. זאת אומרת שאנחנו יודעים איפה החממה. היא במרכז. מבחינת גודל האוכלוסייה,

המרכז מהווה 25 אחוזים. אנחנו 25 אחוזים אבל אנחנו מייצרים 67 אחוזים רציחות. זו מגמה מלפני 15 שנים. כשאתה אומר מרכז, זה בעיקר המשולש? מאום אל פאחם עד כפר קאסם. כולל ואדי ערה. כולל ואדי ערה. זאת אומרת,

שהוא מוכה אלימות והוא ידוע. את הסיבות אנחנו יודעים. כל משפחות הפשע כשחיסלו אותן באזור המרכז, נתניה, פתח תקווה, חולון, ראש העין העבירו את המפקדות לטייבה, לטירה, לקלנסואה, לג'לג'וליה אבל עם יותר הכשרה, עם מטריה מסוכנת יותר, עם משפחות פנימיות שלנו שהצטרפו למפקדות האלה ועם התפוררות - אנחנו עוברים גם תהליך מסוכן של החברה הערבית ואני מסכים עם חלק גדול ממה שאמר ידידי אכרם חסון. זאת אומרת, אנחנו יודעים איפה הבעיה. הבעיה היא באזור המרכז. אנחנו פונים אליך אדוני היושב ראש ולמשטרת ישראל להתמקד בחממה הזאת. עוד נתון. אם תבדוק, תראה ש-70 אחוזים מהמקרים של הרצח בצפון, יש להם קשר ישיר עם החממה במרכז. ארגוני הפשיעה. הם יצרו את התרבות שלהם. הם יצרו את המנגנון שלהם לנצרת, לשפרעם, בקשר ישיר וכמעט ארגוני. הנתונים. השנה נרצחו 68 קורבנות 54 גברים ו-14 נשים. אני לא מסכים אתך אדוני חבר הכנסת. המגמה הזאת הייתה קיימת גם בתקופתך אבל אני אגיד לך מה קרה. בתקופתך לא הייתה ישיבת ועדת הפנים ולזכותה אנחנו נמצאים כאן עשרות ישיבות. פעם נרצח מישהו בחברה הערבית, ב-2012, 12 בני אדם בשנה, לא הייתה תגובה, גם לא בחברה הערבית וגם לא כאן. זה שינוי מבורך.

יש מודעות וזה טוב מאוד. זאת אומרת, יש כיוון. הלוואי והמשטרה פעלה לפני 15 שנים כמו שהיא התחילה לפעול היום. אני מודה, היא התחילה לפעול. אנחנו משלמים מחיר. ההפקרות שהייתה יום אחד, כאשר משפחות הפשע נכנסו, המשטרה יצאה. עכשיו התבססו משפחות הפשע. צריך משטרה עם עבודה, עם רצון פי שניים על מנת להדוף את משפחות הפשע.

חכרוש, אנחנו נשמע את דבריך. נאמרו כאן דברים רבים ואני מבקש כמה דברים. קודם כל, ספציפית לאירועים שבגללם אנחנו כאן,

שוב, ברמה של הטיפול. ביום שישי

רצח ביפו. גם יפו וגם יפיע. נכון. לראות קודם כל האם אתה יכול להגיד שאנחנו מדברים על פשע מאורגן כי לפחות ממה שאנחנו שמענו כאן, וזה הנושא שאני מבקש שתתייחס אליו ספציפית, נושא התמודדות מול הפשע המאורגן בחברה הערבית, וגם האם צריך מעורבות של גופים כלכליים כמו שנאמר כאן,

הוועדה יכולה לדחוף לעניין הזה. זה גם נושא שאני מבקש שתתייחס אליו. אני אומר שוב שאני לא רוצה להתייחס לפתיחת התחנות, גיוס שוטרים, שינוי מגמה ומודעות. אנחנו במקום אחר משהיינו לפני 10 שנים, אני מסכים עם דבריך, וטוב שכך. אני גם מסכים לדבריו של אכרם חסון שגם נושא החינוך צריך להיות מטופל. אני בוועדה הזאת כרגע עוסק יותר בנושא הספציפי תפעולי של המשטרה שזה הפוקוס העיקרי שלי. אם כן, אמרנו, לוד, יפיע ויפו, פשע מאורגן, נתנה כאן חברת הכנסת חנין זועבי דוגמה לסולחות שלמעשה מונעות מהנפגע לממש את זכויותיו כנפגע. אני אומר לך מה שמעתי. אני לא אומר שזה נכון אלא חוזר על הערות שאני מבקש שתתייחס אליהן. כולל סרטונים ורואים שהמשטרה לא מטפלת באירועים מאוד ברורים. נאמרו כאן דברים מאוד חמורים שאני מבקש שתתייחס אליהם. דיברנו על הנושאים הכלכליים. חברת הכנסת זועבי, הזכרת מפקד לתחנת בנימינה. אין תחנה כזו. ביקשתי שם ובלי שם לא נוכל לטפל בזה. ג'יסר א זרקא. המפקד שם התערב בבחירות? כן. לא רק שם. הוגשה תלונה איפה שהוא? מישהו הגיש תלונה?

הם מפחדים להגיש תלונה.

אנחנו כאן במלכוד הרגיל הבעייתי. כאשר אין בסיס לתלונה, הסיסמה היא אנחנו מפחדים להגיש תלונה. יכול להיות שיש מקרים שזה צודק. אנחנו לא אומרים

כשדיברת, אני שתקתי. תן לי לנהל את הדיון.

אני מבקש מחברי הכנסת לא להפריע. אם נגיע למצב שמפריעים ולא נותנים לו לדבר, אני גם אוציא מהדיון. אני רוצה להתחיל ולומר שאני קצין משטרה, שייך לחברה הערבית וחי את החברה הערבית וחי את משטרת ישראל. האלימות, אני חי מצד אחד בחברה שלי היא לא מדלגת על אף רחוב, לא על אף כפר וגם חי במשטרת ישראל, כך שאני מכל הכיוונים. כואב לי לא פחות מכל אחד אחר ואני עובד בכל הכיוונים. אנחנו כמשטרת ישראל עזבנו את הסיסמאות כבר מזמן. יש לנו תוכנית סדורה איך לטפל בפשעה. לפני שנתיים אדוני היושב ראש, גם היושב ראש הקודם, אני הצגתי את התוכנית שלנו ואמרתי בנוסף לכך שזו התוכנית שלנו, אלה שמתנגדים, אני מחכה, תביאו לי תוכנית ואני מממש אותה. עד היום אין תוכנית, חוץ מסיסמאות על המשטרה, משטרה,

אני רוצה להזהיר כאן ולומר שכל עוד אנחנו מפנים אצבע מאשימה כלפי משטרת ישראל בלבד, לא נצליח לפתור את הבעיה. אני פותח סוגריים ואומר שאני לא בורח מאחריות. אני לא באתי להאשים אף אחד. אני באתי לקחת אחריות. אנחנו כמשטרת ישראל אחראים והסמכות אצלנו. אנחנו מדינת חוק והסמכות אצלנו. אבל בלי תוכנית אי אפשר לעשות את זה. הלכנו לתוכנית בניגוד, ומישהו מהחברים שלי אמר את זה בישיבה בה ישבנו לפני שנתיים בה כולם הסכימו לפתוח תחנות משטרה אבל כשיצאנו, בכל התקשורת אמרו שהם מתנגדים לתחנות משטרה כי היכן שיש תחנת משטרה,

בנצרת יש תחנת משטרה אבל לא לתייג את נצרת כעיר אלימה. אם אני לוקח אלימות ל-1,000 אנשים, היא מהנמוכות ביותר במדינת ישראל.

הנתונים אצלי ואני אחראי על כל מה שאני אומר. כשזה גבוה, את לוקחת את זה. כשזה נמוך, את לא לוקחת. תעשה השוואה.

יש לנו 10 דקות ואני רוצה לשמוע את דבריו. אני אתחיל ברצח. לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים להוריד את הרצח, אלה בני אדם. אני אומר שרצח אחד הוא יותר מדי. אנחנו רוצים להגיע לאפס אבל אי אפשר להגיע לאפס

השנה, למרות המקבץ האחרון שהיה ותרשו לי, אני לא רוצה להתחבא, אני יכול לזרוק הכול על השולחן - לא יכול לטפל להיכנס לרציחות האחרונות שהיו אבל בלוד אני יכול להגיד לך שזה סכסוך חמולות. פשע מאורגן או סכסוך חמולה? יותר מזה אני לא יכול לומר. לפחות משפחה אחת היא מוכרת. אני לא יכול לפרט עכשיו. אותו דבר ביפיע. שני הצדדים, גם הרוצח וגם הנרצח מוכרים לנו במשטרת ישראל וכך תוכלו להבין הכול. הנרצח הוא מהגדה? אימא שלו מהגדה, נשואה למישהו מיפיע. הוא היום תושב יפיע אבל מוכר למשטרת ישראל. מבחינת רציחות, אי אפשר לרדת מעכשיו לעכשיו לאפס. רוצים להגיע לאפס אבל יש לנו ירידה בתשעה אחוזים. ירדנו בתשעה אחוזי. החשוב ביותר, עלייה בגילויים. אתה מדבר על פענוח. אני מדבר על כתבי אישום. ידידי יכול להסביר מה זה כתב אישום. העצור אחרי סורג ובריח סופית. יש לנו 42 אחוזים ועוד לא נגמרה השנה. את שנה שעברה סיימנו עם קרוב ל-50 אחוזים פענוחים של רציחות. בפיענוח אני מתכוון לכתבי אישום. זה גורם מרתיע. 32 כתבי אישום. עם עובדות אי אפשר להתווכח. 32 כתבי אישום מתוך 68 רציחות. יש לנו עוד שבועיים עד סוף השנה ונכון לעכשיו יש לנו ירידה של תשעה אחוזים. אני מקווה שנמשיך במגמה הזאת.

אנחנו יודעים שיש הרבה נשק. כל הסיסמאות על 13,000, על 12,000, על 14,000 מי שספר אותם, שיבוא

השר לביטחון פנים הקודם, אהרונוביץ, אמר את זה. אהרונוביץ היה שר לפני ארבע שנים. 302,000 כלי נשק. זה בפרוטוקולים של ועדת הפנים.

רוצה לכבד את הוועדה ולהעלות דברים אמיתיים. אני לא רוצה סיסמאות. פעם ראשונה שהמשטרה אומרת שאין לה מספר. אולי טעיתי בספירה?

יכול לומר בוודאות שיש הרבה כלי נשק.

השנה נתפסו, עד עכשיו, 993 כלי נשק. אין יום שמשטרת ישראל לא תופסת נשק.

לפני שהגעתי לכאן, שנשק מסוג קרל נתפס אצל חשוד בכפר כנא. עכשיו, ברגע זה. דרך אגב, אתה רואה את הריכוז באזור המרכז כמו שנאמר?

אני אתייחס לאזור המרכז. תתייחס בעיקר לפשע המאורגן. כמה אתה חושב שהוא משמעותי. מבחינת נשק, עלייה של 22 אחוזים בנשק. היכן שפתחנו תחנות משטרה, זה מדד שהתוכנית שלנו הצליחה. באנו ואמרנו שרוצים תחנות משטרה. הזכירו ואמרו שיטור יתר ושיטור חסר. את שיטור החסר אנחנו מגבירים כדי לתת שירות לציבור והגברנו את שיטור

ואנחנו מתקרבים לאזרח. אמרת 22 אחוזים ירידה בפשיעה בג'יסר א זרקא. אדוני הנכבד, 74 אחוזים ירידה בירי ברחובות. 63 אחוזים ירידה באלימות. זה בג'יסר א זרקא. מה עם ירי ברחובות בלוד? בקטטה שהייתה בין שתי חמולות היה ירי. יש חשודים. אני לא רוצה להתייחס לתיק הזה. יש חשודים, יש מעצרים ואני מקווה שהכיוון שיש לנו יוביל לכתבי אישום בקרוב. משפחות פשע. בנושא הזה זאת לא עבודה של יום-יומיים וחודש-חודשיים. בארגוני פשיעה צריכה להיעשות עבודת נמלים וזה לוקח כמה חודשים ואפילו שנה. היה ארגון פשיעה בג'לג'וליה, ארגון אלים ביותר, חשודים שירו על שירות בתי הסוהר, 14 חודשים עבדנו על הארגון הזה ובסוף הוא פוצח ושייח ריאן יודע שפיצחנו את הארגון הזה ופתאום יש שם שקט. אתה אמרת שזה לאחר שנרצח יהודי. אבל היום מתייחסים גם לרצח ערבי בחומרה רבה מאוד. אני לפחות לא רואה הבדל בהתייחסות. מה לגבי רצח נשים? האם נעזרתם ברשויות הכלכליות בפיצוח?

הארגון הזה הטיל אימה על כפר קאסם. ארבעה ניסיונות לרצח בכפר קאסם. נכון, בין היתר רצחו יהודי, אז מה, נדלג על זה? כשפוצחה הפרשייה, הכול התגלה. יש לנו תוכנית ואני לא יכול לפרט אותה תעזור לי בזה שארגון פשיעה שעובד במקבץ עליו דיבר שיח ריאן. כפי שהבטחתי לך,

עם כל הגופים הרלוונטיים.

יש שיתוף פעולה מהגופים האחרים? יש שיתוף פעולה מלא כולל דברים שעוד תשמעו עליהם. אני מקווה שבדיון הבא כבר יהיו לי תוצאות ואני אוכל לדבר על זה. אני לא יכול לדבר עכשיו חופשי אבל ארגון פשיעה מהקשים ביותר שמטופל. בקיצור, שמתם למטרה את ארגוני הפשיעה במגזר הערבי. ב-2019 זו המטרה שלנו. זה חשוב לשמוע. אמירה מאוד ברורה. לגבי הסולחות. אני חי את החברה הערבית וזו מנטליות שאי אפשר לדלג עליה. סולחות הן חלק בלתי נפרד מהרגעת הרוחות וצריך לברך על זה. אף סולחה לא על חשבון ההליך הפלילי. מי שיגיד לך שהוא מכיר סולחות, יש לי דוקטור, הייתה סולחה בין המשפחות אבל הוא ישב בהעמדה לדין. הסולחות הן חלק בלתי נפרד. זה בתנאי שזה לא היה בסגנון של פעם. אין דבר כזה.

הן חלק חזק מהמנטליות שלנו וטוב שיש סולחה. כן, אבל זה לא יכול להפוך להיות מנגנון לפטור מעונש. אין קשר. צריך להיזהר מאוד. זה מנגנון שיכול להוביל למקום הזה.

הרגעת הרוחות לחוד וההליך הפלילי לחוד. הליך פלילי עד תום והוא מתממש. בכפר כנא, אני אביא לך מקרה של השכנה שלך, איך הסולחה מנעה מהבעל שלה שאיים עליה באקדח ורק כאשר הוא היה קרוב כל כך לרצוח אותה, אז התחיל התהליך הפלילי. אני יכול להתייחס למקרה הספציפי הזה? כן, בבקשה. קיבלתי מכתב לגבי המקרה הזה. ממני.

קיבלתי אבל אני מצפה ממי ששולח מכתב, שהנתונים יהיו מדויקים. שלפחות יכבד את עצמו. המקרה היה בין בעל ואשתו.

המשפחות האחרות התקוטטו ולא הבעל ואשתו. הבעל עכשיו נמצא בכלא ולא קשור לסולחה. הוא הגיש בקשה שיורידו לו שליש ומשטרת ישראל התנגדה. מפאת צנעת הפרט אני לא רוצה להזכיר את השם שלו אבל הוא עכשיו בכלא והיא יודעת שהוא יושב בכלא. זאת לא דוגמה לסולחה שמנעה העמדה לדין. אחרי הסולחה הוא מגיע לכלא עם תיק פלילי נקי. אין דבר כזה תיק פלילי נקי. זה מושג חדש שאני שומע אותו. נא לסיים בבקשה. לך למשפטי סיכום. משטרת ישראל היא הגוף היחידי התחיל במעשים ואני קורא לכל הצדדים בואו נשים את ההאשמות בצד, נפסיק להאשים אחד את השני, בואו נשלב ידיים וכולנו נלך נגד המחלה הזאת.

אם כולנו נפסיק להאשים אחד את השני ונפסיק לזרוק סיסמאות לאוויר, אנחנו נשלב ידיים ונוכל להתגבר על המחלה הזאת שקוראים לה אלימות בחברה הערבית. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כל, תודה לכולם שבאתם בהתראה קצרה. אני חושב שהאירועים של השבוע האחרון ביפו, יפיע ולוד, הכריחו אותנו להרים את הדגל הזה ולשים את הנושא על סדר היום. אני רוצה לומר כמה דברים ששמענו היום שאני חושב שהם מאוד חשובים.

האמירה שלך חכרוש שב-2019 ארגוני הפשע המאורגנים במגזר הערבי הם על הכוונת הראשית של המשטרה. זו אמירה מאוד חשובה. אני חושב שאנחנו כולנו מבינים שההליך השני שחל כבר, של תחנות המשטרה וגיוס השוטרים, הוא הליך מקביל ולזה אני מצרף גם הליך נוסף, חינוך והתייחסות אחרת, כולל גם לכלי נשק בלתי חוקיים. אני מאוד שמח לראות שזה משפיע. אתה רואה שירי בחתונות הפסיק, גם בגלל תופעה שאנחנו מצליחים להעביר עם מסר מאוד ברור. זה הליך אחד שקורה, הליך מאוד משמעותי, זה שאנחנו מדברים כאן וכולם טענו על כך שמדובר בפשיעה מאורגנת וחייבים לטפל בזה מצד אחד. מצד שני העלו כאן טענות ספציפיות על חוסר טיפול של המשטרה בתיקים. אני מבקש להעביר לי את הפרטים בצורה מלאה ואנחנו נעביר אותם למשטרה להתייחסות ולא נדבר כאן בסיסמאות כי קשה לי עם סיסמאות בעניין הזה. לפחות מה שדיברנו כאן, הייתה תשובה לחכרוש לכל דבר בדברים הרלוונטיים. אני שמח לשמוע על שיתוף הפעולה עם כל הגורמים האחרים במדינה בנושא אכיפת החוק, בנושא עבירות כלכליות כי זה המנוע העיקרי לפשע מאורגן. חייבים לראות שזה כלי שעובד ביחד עם הפעילות שלכם. אם אתם תראו שיש איזושהי בעיה בעניין הזה, אני מבקש גם התייחסות שלכם אלינו כדי שנוכל לעשות דיון על נושא של פשיעה כלכלית על מנת שנעצור את צינור החמצן לפשיעה המאורגנת. לסיום אני חוזר ומבקש לקבל בתוך שבועיים תשובות לשאלות מרכז המחקר והמידע של הכנסת. מה שהם ביקשו, אני מבקש שתעשו את זה תוך שבועיים. זה המשרד לביטחון פנים. המשרד לביטחון פנים והמשטרה. זה שילוב של שניכם.

תודה רבה.